בוקר טוב לכולם ולאלה שנמצאים בזום, אנחנו דנים בהצעות צווי כניסה לישראל, הצעה ראשונה הצעת צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשפ"ב-2021 (ממשלת איי מרשל). הצעת צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשפ"ב 2021 (ממשלת טובלו). הצעת צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה)(תיקון) התשפ"ב-2021 (ממשלת סמואה). גלעד אתה רוצה לומר משהו לפני שעוברים לזום? גלעד מהיועמ"ש. רק להגיד בשתי מילים, לפי חוק הכניסה לישראל, ככלל כל מי שנכנס לישראל שאינו אזרח ישראלי, צריך לקבל אשרת כניסה לישראל משר הפנים. סעיף 17 לחוק, מסמיך את השר בהתייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לפטור אנשים מסוימים או תושבי מדינות מסוימות מאשרה, ואלה הבקשות שלפנינו. אני מציע שמשרד הפנים יציג את הסיבות ואת הבקשות. אז אנחנו עוברים לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול לאורלי שמואלי, מנהלת. אורלי את איתנו? שלום בוקר טוב, אני מהייעוץ המשפטי ברשות האוכלוסין וההגירה. נציגי משרד החוץ שמשתתפים, יכולים לתת את הרקע לחשיבות המדינית והקונסולרית לגבי ההסכמים, אבל אכן מדובר בהסכם כפי שנאמר, הסכם פטור מאשרות, שפוטר תיירים מהמדינות הללו להגיע ארצה לצורכי תיירות בלבד כמובן, ללא עבודה, לתקופה של עד שלושה חודשים. מה זה פטור תיירים? פטור אזרחים של המדינות הללו, מה זה פטור לתיירים, את יכולה לדעת אם הוא תייר או שהוא בא לעבוד? אזרחים מאותה מדינה שנכנסים לארץ למטרות תיירות, כל תוקף האשרה היא עד שלושה חודשים. יש לי נתונים מהשנים האחרונות, שאכן לא קיים חשש להשתקעות בלתי חוקית מאותן מדינות, גם לא מדובר במדינות שיש לנו כניסה של זרים רבים מהם. יש לי נתונים לגבי כלל מדינות. יש לך נתונים של הכניסות של האזרחים של המדינות האלה לישראל? כן, ההסכם הוא כמובן הדדי. אזרחים ישראלים יכולים להיכנס לאותן מדינות ללא צורך להצטייד באשרה מראש. אזרחים מאותן מדינות יכולים להיכנס ארצה ללא הצורך להצטייד באשרה. מאחר ולא קיים באמת כפי שאמרתי, חשש להשתקעות ואין לנו נתונים שמצביעים על כך שאנחנו מודאגים מכך שתיירים משם יגיעו לארץ למטרות אחרות, או לדוגמא דברים שאנחנו בוחרים, שהייה בלתי חוקית לצרכי עבודה, בקשות מקלט למיניהן. לא מדובר במדינות מהסוג הזה, יש לנו ממש מאיי מרשל ב- 2018 נכנסו 18 תיירים, כולם יצאו. כמובן שגם התקופה משפיעה, אבל אנחנו רואים מספרים ממש נמוכים, 2019 ארבעה, 2020 שלושה וכל מי שנכנס יצא. אותו דבר מטובלו, יש לנו את 2018 שנכנסו שבעה תיירים, יצאו כולם, 2019 תייר אחד נכנס ויצא. מסמואה נכנסו ב- 2018 67 תיירים ושלושה נשארו פה ללא אשרה, 94 נכנסו ב- 2019 ורק שניים נשארו. זאת אומרת, אין לנו פה חשש, השיקולים המדיניים של משרד החוץ מבחינתנו אכן גוברים, הם יכולים לפרט, אבל הם גוברים על החששות של שיקולי הגירה שבדרך כלל אנחנו בוחנים אותם, כשאנחנו לקראת אישרורים של הסכמים מהסוג הזה, ותיקוני חקיקה פנימיים אצלנו, כמובן על מנת לקלוט את ההסכמים לדין הפנימי הישראלי. מבחינת רשות האוכלוסין וההגירה, בהחלט יש אור ירוק, ואנחנו אכן באמת מתקדמים. ההתייעצות עם הוועדה היא לפני החלטת ממשלה וקליטת הסכמים לדין הפנימי. תודה רבה. תודה רבה גם לך. מי איתנו ממשרד החוץ? יש לנו את רועי ואת אורית, רועי שומע אותנו? כן. תגדיר את התפקיד שלך, בוקר טוב.

אני שגריר ישראל, לא תושב למדינות הפאסיפיק, בעצם לעשר מדינות הפאסיפיק. אורית כאן הקולגה היא מהלשכה המשפטית שלנו. בעצם אני אוסיף רק למה שאמרה אורלי, לפחות ההסכמים שהובלו באיי מרשל, נחתמו כבר בשנת 2019 ובעצם כרגע אנחנו צריכים באמצעות ההחלטה שלכם, והחתימה של השרה, צריכים לאשרר אותם ולהכניס אותם לתוקף. מדובר כאן על שלוש מדינות, גם טובלו, גם איי מרשל וגם סמואה, שלוש מדינות שמאוד, מאוד ידידותיות לישראל, האוכלוסייה שם היא כמעט ב- 100% נוצרית אדוקה, ומכאן שאם האמצעים מתירים להם, כי בכל זאת בצד השני של העולם, זה מדינות שהם 12 שעות הפרש מאיתנו בערך, אז אנשים צליינים פשוט רוצים להגיע לכאן לעלייה לרגל, זה בעצם התיירים או האזרחים שלהם שנכנסים לכאן. איי מרשל היא מדינה שמאוד, מאוד קרובה גם גיאוגרפית וגם מנטלית לארה"ב, קיבלה עצמאות מארה"ב לפני עשרים, שלושים שנה. טובלו וסמואה, הן קצת יותר דרומיות מדרום לקו המשווה, אבל גם כן בעצם באותה מנטליות, נוצריות, אוהבות ישראל, מצביעות בעדינו באו"ם, למרות שאלה מדינות של עשרות אלפי אנשים או פחות ממאה אלף איש לכל מדינה, מבחינת האזרחים זה קול אחד באום ומאוד מאוד עוזרים לנו, רק עכשיו הצביעו בעדנו ועזרו לנו לקדם החלטה על הגדרת, הכחשת שואה, והן כל הזמן מצביעות לטובתנו, ולכן אנחנו מאוד, מאוד תומכים באשרור של הצו הזה. תודה רבה, אורית קרמר הלשכה המשפטית. בוקר טוב, תודה רבה, אני מצטרפת למה שנאמר פה, אני ואורלי וגם נציגי משרד המשפטים, עבדנו על משא ומתן הזה עם המדינות האלה במשך לדעתי מספר שנים, ולשמחתנו ההסכמים הבשילו ונחתמו. למה היה כל כך מסובך? זה לא מסובך, זה פשוט קשה מאוד להתנהל מולם, לכן זה לקח זמן. סך הכל זה היה מאוד,

כי הייתה נכונות מושלמת מצידם להיכנס להסכמים האלה, ורק עד שיצרנו איתם קשר, פשוט זה היה מאוד קשה. גם ההסכמים נחתמו, פשוט קשה להגיע לשם, ולא מגיעים לשם באופן תכוף, נחתמו בעצם בניו יורק באו"ם במסגרת עם השגרירים שלהם שם. מבחינה אופרטיבית זה מאוד נוח ומאוד קל כי הם קיבלו את כל ההערות שלנו והם היו מאוד קואופרטיביים, רק ברמה הטכנית עד שיכולנו להשלים את התהליך עד סופו לקח קצת זמן, אבל לדעתי חלק מהמדינות גם ככה פוטרים כבר בפועל ישראלים מהצורך להצטייד באשרה בבואם להיות שם כתיירים, ובאמת אין יותר מידי. מדובר באמת במדינות איים, שחלקן יש בהן רק כמה עשרות אלפי אזרחים. זהו, אין לי יותר מידי מה להוסיף כרגע, אם יש לכם שאלות אני לרשותכם. תודה רבה, עו"ד נדב גולני רפרט אוכלוסין במשרד המשפטים איתנו? בוקר טוב, אין לי איזה שהיא התייחסות מבחינתנו ניתן לאשר את ההסכמים, את התקנות. תודה רבה. אני חוזר אליך גלעד מהייעוץ המשפטי, אתה תקריא את הצווים ונעשה הצבעה. צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשפ"ב 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952 ואחרי התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: תיקון התוספת1.בצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד-1974, בתוספת הראשונה, הראשונהאחרי "איחוד האמירויות הערביות" יבוא "איי מרשל" הצבעה ההצעה עברה צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון) התשפ"ב 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952

מצווה לאמור: